עלו בדיונים שלנו מספר נושאים שקשורים למשרד שלך, אז אמרתי שנזמין אותך ונגמור את העניין, כי אני יודע שאתה יודע לחתוך דברים, נסיים את העניין צ'יק צ'ק ונלך הביתה כולנו. הנושא הראשון שעלה, לפני שאני אתן לך את זכות הדיבור, זה הנושא של היבטים תקציביים בפעילות נתיב שבעצם אנחנו צריכים קצת חיזוק כי עכשיו אנחנו נמצאים בגל עלייה, כנראה נימצא בגל עלייה מאוד גדול ב-2021 בעיקר, אבל ב-2020 צריך להכין את 2021, זה לא בא מהיום להיום. בדיון שהיה בוועדה דובר על צפי של 50,000 עולים ממדינות חבר העמים בשנת 2021. אני טועה אם אני אומר את זה? מי הנציג של נתיב? אני אתן לך, אני מקדים קצת. לדברי ראש נתיב עולה כי קיים חוסר הלימה תקציבית בין העלייה בפעילות הארגון ובין הירידה בבסיס התקציב. בדיון הקודם תואר תהליך בדיקת זכאויות לעלייה ותואר מחסור בעובדים ובחוסר קונסולים במדינות

הצפי לכמות בדיקות הזכאות לעלייה יגדל בצורה משמעותית בגלל השפעת נגיף הקורונה לפיכך יש לדאוג להתרת חסמים ומתן שירות הולם. מה שאנחנו מתכוונים, אני יודע שאתה רק נכנסת לתפקיד, זה לא שאני בא אליך בטענות או משהו כזה, אבל צריך פתרונות לבעיות שצריכות לעלות תוך חודשיים-שלושה כדי להתחיל לטפל בגל עלייה גדול. אם לא נעשה את זה אז גם לא יעלו וגם אנשים שיעלו יחזרו. אנחנו נתקלים בזה ביהדות צרפת שעולה ו-50% ממנה חוזרים הביתה. לכן אמרנו שנקרא לך, זה לא עלות תקציבית גבוהה, זה מספר שינויים קטנים שלדעתי ייתנו מענה ופתרון לגוף הזה שנקרא נתיב, שאני יודע שאתה תומך בו כל השנים. יצא ככה שהעבירו את זה לטיפולך, אולי אתה ביקשת את זה, אני לא יודע, לא הייתי בשיחות האלה. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: אתה יכול לנחש. אז אני מנחש טוב שאתה גם ביקשת, אז עכשיו אם ביקשת וזה חשוב לך, אז אתה יודע, כמה החלטות קטנות ועכשיו יש דיוני תקציב אז הכול יכול להיעשות. בבקשה, כבוד השר. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: תודה רבה, אדוני היושב ראש, תודה רבה על ההזמנה לוועדה. אני מאוד שמח להיות כאן, זאת ועדה שכחבר כנסת ביליתי בה הרבה שעות בזמנו, לכן זה תענוג לחזור לכאן ואני שמח שהזמנת. אני גם חושב ששמת את האצבע על נקודה מאוד חשובה בתהליך העלייה האפשרי, הנושא של נתיב. אני רק אסביר לחברי הכנסת שאולי קצת פחות מכירים, יש פה כמה חברי כנסת שהיטב מכירים את הסוגיה הזאת, והיו גם מופקדים על נתיב בצורה כזו או אחרת. בסופו של דבר נתיב אושר לעלייה של יהודי ברית המועצות לשעבר, אגב גם אם הם נמצאים במקום אחר בעולם, סוגיה נפרדת, אני שם אותה כרגע בצד, מספרית היא לא גדולה,

עלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר, במיוחד רוסיה ואוקראינה, זה היום המקור העיקרי של עלייה למדינת ישראל ואי אפשר לעלות עד שלא בודקים לך זכאות. לכן אם יש לא מספיק משאבים לנתיב, למשל לתהליך של בדיקת זכאות, אני תיכף גם אתייחס לפעילות, אבל עוד לפני הפעילות, זה דבר הכי פשוט, אני רוצה לעלות,

לנתיב ואומר: תבדקו, אני זכאי חוק השבות או לא? אם לנתיב אין מספיק משאבים, כוח אדם, מקומות לקבלת קהל וכו' שם בברית המועצות לשעבר ויהיה תור אז העולה הפוטנציאלי יחכה בתור. אני תיכף אזרוק כאן מספר שהוא מטורף, אבל הוא צריך להיות רקע לכל המשך הדיון שלנו. לפני תחילת משבר הקורונה התור במוסקבה הגיע קרוב לחצי שנה, זאת אומרת רק להתחיל את ההליך, אני כבר לא מדבר על ההליך עצמו, שהוא גם לוקח זמן והבדיקה ולפעמים יש בדיקה נוספת וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שעולה מרוסיה, כי מוסקבה זה לא רק מוסקבה, זה חלק גדול מאוד, למעשה רוב רוסיה באים לשגרירות במוסקבה, עולה מרוסיה לפני שהוא בכלל מתחיל את התהליך צריך לחכות חצי שנה.

נו, זה לא דבר שיכול להיות. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: תיכף אני אתייחס לזה, אני רק מתאר לך מה תמונת המצב בצורה גלויה לגמרי בפני חברי הוועדה. זו הייתה הסיטואציה לפני משבר הקורונה וברור מה המשמעות של דבר כזה. תוך חצי שנה זה אומר שהעלייה שלו תיקח תשעה חודשים עד שנה לפחות, כי עד שיבדקו לו מסמכים, עד שפה, עד ששם, עד שאישרו אותו רק אז הוא הולך לסוכנות להזמין כרטיס וזה תהליך שלם. לכן המשמעות היא שאני היום מחליט לעלות ובפועל אני יכול לבצע את זה רק בעוד שנה. בעוד שנה, תוך שנה אני יכול לשנות את דעתי, הכול משתנה, אנשים מתקררים. למה אי אפשר לעשות את התהליך הזה מהר? סך הכול לבדוק זכאות.

הבדיקה היא לא פשוטה, אבל הבעיה פה שכדי להגיע לבדיקה הוא מחכה חצי שנה, לא לבדיקה עצמה. אם זה היה תהליך הבדיקה אז היה אפשר לדון אם צריך לעשות אותה ככה או ככה או ככה. ממה זה נובע? למה זה קשור לתקציב?

זה קשור לכמות השליחים, התקנים של השליחים שעוסקים בעבודה קונסולרית שם ברחבי ברית המועצות לשעבר, כי אם יש פחות אנשים אז הם מקבלים פחות קהל. ודבר שני, זה קשור גם למיקום. שגרירות מוסקבה היא מקום מאוד מוגבל, יש כללי ביטחון, עכשיו יש גם כללי קורונה, אז עוד יותר קשה. לכן הפתרון היה לשכור מקום נוסף במוסקבה ולהפעיל גם משם בדיקה קונסולרית. צריך לזה אישור של הרוסים, היה אפילו אישור כזה והיה מקום ובין השאר גם בגלל הקורונה וגם מסיבות תקציביות זה נעצר. עכשיו תסתכל מה קרה במשבר הקורונה. שלושה חודשים בערך הכול היה סגור, זה אומר שהתור גדל, הרי לא טיפלו, אנשים הצטברו בינתיים, רק עכשיו נתיב פתח, נתנו לו אישור לחזור לקבל קהל ואני מעריך שהתור יילך ויתארך.

השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: יהיו יותר אנשים מחצי שנה. זו רק דוגמה אחת, אבל היא מאוד מאוד בולטת וברורה למה הסיפור הזה של תקציב נתיב קריטי. לא בכל מקום יש תור של חצי שנה, צריך להגיד את האמת, באוקראינה זה הרבה פחות, אבל במצטבר במוסקבה, זה השער העיקרי, שם יש בעיה. הנושא השני זה פעילות. נתיב עוסק בייצוג של מדינת ישראל כלפי קודם כל יהודי ברית המועצות לשעבר שם בקהילות, אמנם פורמלית הוא לא עוסק בעידוד עלייה,

שכשמגיע מרצה שנותן הרצאה על מערכת הרפואה הישראלית ובאים רופאים יהודים לשמוע אותו זה בסוף גם פותח להם אפיקים לעלייה,

אני יכול להביא אין ספור דוגמאות, לכן לפעילות הזאת של נתיב יש גם משמעות מדינית של ייצוג המדינה שלנו שם וגם משמעות של חינוך לעלייה ולמעשה פתיחת שער למדינת ישראל, גם לצעירים, גם למבוגרים בנושאים רבים ומגוונים. ופעילות כזאת גם דורשת תקציב. עכשיו אני מתאר מה קרה לנתיב בשנים האחרונות. אם אפשר להראות, תראו, בבקשה, את השקף הראשון. וחזי כהן, רפרנט האוצר, בזום. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: מצוין. אגב, הוא שמע ממני את אותם דברים. אתמול הייתה לי פגישה במשרד האוצר ואנשי האוצר שמעו ממני בדיוק את התיאור הזה. הוא הולך תיכף לשמוע מה שאמרתי שם לסגן ראש אגף התקציבים. אני הייתי כבר אחראי על נתיב פעמיים, פעם אחרונה סיימתי את האחריות שלי בשנת 2015, זאת אומרת שהתקציב האחרון של נתיב שאני סגרתי כשר המופקד עליו היה ב-2015 ואני אמרתי גם לראש נתיב וגם לאנשי אגף התקציבים שאני נדהמתי לגלות מה קרה לארגון מאז שעזבתי אותו ועד שקיבלתי אותו חזרה. בסיס התקציב של נתיב בשנת 2015 היה כמעט 64 מיליון. זה כולל הפעילות? השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: לא, בסיס התקציב. תיכף אני אגיד על סך הכול, כי יש בסיס ויש את על שינוייו, מה שמוסיפים במסגרת ההסכמות שיש. אז ב-2015 הוא היה 64 מיליון שקל, קצת פחות, 63.877 מיליון,

עברו ארבע וחצי שנים, הוא 49 מיליון. זאת אומרת שאתה רואה, אדוני היושב ראש, בסיס התקציב ירד ב-15 מיליון שקל, שזה אחוז מטורף, זה כמעט רבע מהתקציב שהיה. נו, אז עלינו על נקודה נכונה. השר להשכלה גבוהה

אני אדבר על סך התקציב. התקציב על שינוייו, התקציב המלא לפעילות של נתיב בשנה האחרונה כשהייתי אחראי עליו ב-2015 היה 80 מיליון שקל, 79.5 יותר מדויק. התקציב היום, בשנה הזאת בינתיים, עוד לא הגענו לאישור תקציב סופי, אבל כרגע הוא קצת פחות מ-56 מיליון שקל, זאת אומרת שזה ירד ב-23 מיליון שקל, סך התקציב. זאת אומרת שגם הבסיס ירד וגם בסוף התקציב הכולל ירד עוד יותר חזק. מה זה בניכוי עודפים? השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: בניכוי עודפים זה מה שהתחייבת בשנה שעברה ואתה מגלגל לשנה הזאת. זה לא רלוונטי, ההיקף התקציבי שלך זה הסכום הזה. זאת אומרת שגם כאן התקציב של נתיב ירד סדר גודל של כרבע במשך חמש השנים האלה. זאת המשמעות. מה המשמעות בפועל? ש-49 מיליון שקל שרשומים היום לא מספיקים אפילו למה שנקרא ההוצאות הקשיחות של הארגון, רק המשכורות של אנשי המטה והשליחים זה יותר מזה ולכן קרה פה אירוע חריג ביותר שמשרד האוצר, ואני רוצה לברך אותם על זה, העביר בתוך שנה המשכית, מה שבדרך כלל לא עושים, תוספת לבסיס, כי הוא פשוט הבין שהארגון לא יוכל לעשות את החובה שלו, לשלם משכורות לעובדים, לכן התקבלה תוספת של שמונה מיליון שקל במהלך השנה. אבל מה זה מלמד, אדוני היושב ראש? שהבסיס הוא פיקטיבי, הוא לא יכול להיות 49 כי בפועל צריך רק לשלם משכורות,

רק שיהיו שליחים ובודקים זכאות בלי מקומות נוספים שדיברתי ובלי פעילות במרכזי תרבות ישראליים, בלי שום דבר, רק בשביל זה צריך 56 מיליון שקל וכולם יודעים את זה ומשרד האוצר מודה בזה. לכן היו לי שתי בקשות בפגישה אתמול עם משרד האוצר שאני שמתי על השולחן. אחת זה לגבי בסיס התקציב, אמרתי שזה לא רציני לשחק בנדמה לי, בסיס תקציב הארגון צריך לפחות, במצב נורמלי, לכסות קצת פעילות, אבל כמינימום לכסות מה שמדינה חייבת לשלם,

לעובד מדינה שהוא לא יקבל משכורת, זו בדיחה, לכן בסיס תקציב 49 מיליון שקל הוא לא רציני.

אפילו משרד האוצר הודה בשנה הזו - - - אז הבסיס חייב להיות לפחות 60 מיליון. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: לפחות 56 מיליון או קצת יותר. ולזה הם מסכימים? השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: לא יודע,

עד יום ראשון יש עוד זמן. אבל זאת הדרישה הראשונה שלי שהייתה, לעשות את הבסיס ריאלי כי כולם מבינים שהוא חייב להיות ריאלי ולא יכול להיות שהארגון תלוי על בלימה ואולי בכלל יצטרך להתפרק באיזה שהיא שנה, אם פתאום תהיה עוד שנה המשכית כזו והאוצר לא יהיה כזה נדיב ולא יוסיף את השמונה מיליון שקל וכו'. הבקשה השנייה שלי הייתה, בגלל שאני מבין את האירוע המיוחד שבו אנחנו נמצאים, זו שנה תקציבית קשה, שנת 2020, אמרתי שלקראת 2021 אני אריב איתם לכיוון של לחזור איפה שזה היה ב-2015, אבל לפחות בשנת 2020 - - - אבל ב-20' אתה מדבר על בסביבות 60 מיליון בסיס תקציב? השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: אני ביקשתי 56, אם תשיג לי 60 אני אברך אותך. לא, אתה צריך קצת יותר. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: בוודאי,

אבל מה שאני מבין שכוח אדם, שעל בסיסו משלמים את ה-56 מיליון, הוא לא מספיק אם יהיה גל עלייה. אז אתה חייב להוסיף את זה כבר עכשיו, אתה לא יכול ללכת על 56. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: אני אגיד לך מה עוד ביקשתי, גם בנושא של כוח אדם, אבל אתה צודק, אני צריך גם להכשיר - - - אם ביקשת 56 לא ייתנו לך 56,

אני מכיר אותך במשא ומתן, לא יכול להיות שביקשת בדיוק 56. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: הדבר השני שביקשתי זה להשוות את התקציב לפחות להיקף הכולל שהוא היה בשנת 19'. זה אמנם לא מספיק - - - 62? השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: ל-62.5. זה רק לגבי 2020? השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: זה לגבי 2020. ב-2021 נתחיל מחדש.

ביקשתי עוד תוספת סדר גודל של 7.5 מיליון שקל לחזור פחות או יותר להיקפים של 19' פלוס קצת התייקרות שהייתה שם כדי לתפקד באופן נורמלי. תעלי את האוצר. חזי הוא הרפרנט של נתיב. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: הרוח בפגישה הייתה טובה,

אבל תשובות עוד לא קיבלתי. הרוח תמיד טובה, אבל לפעמים היא נושבת לכיוון הלא נכון. בוקר טוב, חזי.

אתה הבן אדם שאנחנו צריכים אותו כרגע, בוא נגיד ככה. אני מבין שהתקציב שהיה ב-2019, בסיס התקציב היה נמוך, העליתם כבר 7.5 מיליון שקל לבסיס התקציב ב-2020,

לא. בתקציב ההמשכי, בתקציב ה-1/12 שפועלים בו בשנת 20' עד שיאושר תקציב בכנסת אז אישרנו בעצם - - - רגע, לפני שאתה מתחיל. צריך להיות גל עלייה מאוד גדול, אתה יודע את זה, צריכים להכין את גל העלייה הזה.

נגדיל את כוח האדם ב-2020 לא נכין את עצמנו כראוי ל-2021,

וזאת הדרישה שלנו,

ב-2020 יהיה תקציב שיאפשר לנו להכין את גל העלייה ב-2021, זה ברור לך שזה מה שצריך להיות? אני לא יודע מה זה להגדיל כוח אדם, בדיונים שהיו בינינו לא דיברנו על הגדלת כוח אדם לשנת 20', דיברנו על 23 שליחים סך הכול שיפעלו בחו"ל, שבעצם זה אומר בנוסף ל-20 הקיימים בבסיס שנתיב מבקשים להמיר שלושה. שליחים זה כוח אדם.

אני אומר, דיברנו על ה-20 הקיימים ועוד שלושה שהיו זמניים במהלך השנים האחרונות, שהשר - - - אני רוצה להבין. חזי, אתם מבינים שהולך להיות גל עלייה או לא?

זה נכנס לכם לתודעה?

הסבירו לנו את הנתונים, אנחנו מכירים כבר - - - מה אתם רוצים בדיוק? שאנחנו נעשה את העלייה בזום? אי אפשר להעלות בזום, צריכים לעשות את התפקיד שם ולהביא אותם לפה. אני לא מדבר על הקליטה שלהם, זה כבר ויכוח אחר, אבל זה צריך להיות ככה. אז השר אומר ששיתוף הפעולה שלכם הוא מצוין, הוא אמר את זה עכשיו, אין שום מתקפה על האוצר, אבל אנחנו צריכים להוסיף בשנת 2020 לפחות עשרה מיליון שקל. אין דרך אחרת פשוט. בסדר, אנחנו מקיימים דיונים עם השר ועם הצוות שלו, עם נטע ועם הצוות של נתיב, אני מניח שעד הממשלה אנחנו נגיע ל - - - לא,

אנחנו בשביל זה מתחילים את הוויכוח עכשיו לקראת הדיון - - - התחלנו אותו. תחשבו על זה, עוד שבוע, את שומעת? כשננהל ישיבה תקראי לו בזום, אנחנו רוצים תשובה בעוד שבוע. מתי אתה רוצה? מתי שנעשה ישיבה אנחנו נעצור את הישיבה כדי לשמוע מה הוא עשה בשבוע הזה. אני רק אציין שהמספרים שהוצגו לגבי הבסיס ב-2015 היו חריגים, הם אמנם היו כמעט 80 מיליון שקל, אבל זו הייתה שנה חריגה ביחס לשנים האחרות, גם ביחס ל-14' וגם ביחס ל-16'.

הייתה חריגה ב-2015? השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: אני לא מאמין שזה היה רק בגלל שאז אני הייתי אחראי על נתיב.

יכול להיות שזה בזכות השר, אבל אני חושב שבאותה תקופה היה מצב שהצריך תגבור, מצב ייחודי, בשנת 2014 התקציב עמד על 68.5 מיליון בבסיס וב-16' על 62', ב-17' על 59.5. הירידה החדה שהייתה ב-2019 נבעה מזה שהתקציב של נתיב הוצמד לשער הדולר בגלל שרוב הפעילות היא בחו"ל וחלה ירידה בשער הדולר בתקציב 2019. אנחנו כמובן נקיים את הדיונים עם נתיב ונפעל להגיע איתם להסכמות בהקדם.

אנחנו נחזור אליך בזום בעוד שבוע כדי לדעת מה נעשה והאם השתפר המצב.

אוקיי, תודה,

תישאר על הזום.

כן, אני אשמח מאוד להתייחס.

אני מברך אותך שהארגון הזה נמצא אצלך בידיים, אני יודע שאתה מכיר את הארגון, מכיר את החשיבות שלו וגם אין לי ספק שיש לך את היכולת להביא אותו למקום שהארגון הזה צריך להיות כי יש לך סיירת מצוינת וצוות מצוין. אדוני היושב ראש, אני מסתכל על המספרים, אני הייתי ממלא מקום ראש נתיב במקביל לתפקיד שלי כמנכ"ל משרד הקליטה - - - יש משהו שלא היית? תגיד לי. הייתי הכול ושמת לב, לא מהליכוד. יו"ר ועדת העלייה והקליטה עוד לא היית. חכי. אבל אני סגרתי את התקציב של נתיב בשנת 17' ו-18' ואני עכשיו מסתכל על המספרים, אני לא הכרתי את המספרים של 19' ואני בשוק, יש פה ירידה של 7.5 מיליון שקלים. בסדר, בשביל זה עלינו על העניין. אני לא מבין איך זה יכול להיות. אדוני, הרפרנט של האוצר, אני אומר לך, בסכום כזה הארגון הזה לא יכול לתפקד והמשמעות של זה היא שיש לך אנשים זכאי עלייה שלא יוכלו להגיע לארץ. לא מדובר פה בסכומים גדולים אם אתה מתייחס ומסתכל על תקציב המדינה ולכן אני לא חושב שאתה או מישהו באוצר יכול לקחת על מצפונו עצירה של העלייה של יהודים מאזור כלשהו וגם מהאזור של ברית המועצות לשעבר.

עוד חבר כנסת רוצה להגיד משהו? כי אני צריך לסיים את הישיבה הספציפית הזאת ולעבור לנושא הבא. רק רציתי לשאול, מבחינת הנתון שהשר הציג, של המתנה של חצי שנה עד תחילת התהליך, האם במצב היום ניתן להגיש מסמכים באופן מקוון לבדיקה מקדמית ואז בעצם לזמן בן אדם רק למתן תשובה שלילית או חיובית או לבירור מסוים?

אין קיצורי דרך בבדיקת זכאות,

עם בדיקה מעמיקה, זה לוקח זמן,

הדבר הזה נעשה בעליות אחרות. אתם עושים טופס, הוא אומר מה השושלת שלו ונגמר הסיפור.

אדוני היושב ראש, רק אם אפשר אני אשלים

לכן אם המסמכים הם לא ותיקים, אלא חדשים, אז צריך בדיקה מצליבה בארכיונים לראות שזה לא מזויף. זה משפט המפתח,

גם כן היה אז גל עלייה גדול, כשהייתי אחראי על נתיב אני נתתי הנחיה לקצר זמנים, חודש גג המתנה והצלחנו להגיע לזה, אבל היה תקציב בהתאם,

בסדר, אבל אתה חייב לצמצם את הזמנים של ההחלטות והבדיקות. השר להשכלה גבוהה ומשלימה זאב אלקין: ברור.

נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:00.